בוקר טוב לכולם, ברוכים הנמצאים והנמצאות. כדרכנו בדיון הזה, מחמת ריבוי המשתתפים אנחנו לא עוברים על רשימת הנוכחים והנוכחות ולכן אנא הקפידו שכל מי שמדבר